אני מתכבד לפתוח את הישיבה של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בנושא תשלום העברת הנפטר מחוץ לרשות בה הוא מתגורר. אני חושב שזו הישיבה הראשונה שקיימנו בקדנציה שלי, בנושא של העברת נפטר,

אנחנו נתחיל עם ביטוח לאומי, כי בעצם מה שהמתנו לו לישיבת ההמשך זה תוצאות הבדיקה של ביטוח לאומי.

נתחיל אבל, ברשותך, הייתי מאוד רוצה שיפתח עשהאל יכנס, הוא נציג האוצר, כי יש רלוונטיות מאוד חשובה למה שאנחנו הולכים להגיד פה. אז אני קצת דיברתי עם האוצר אתמול, בסדר, נמתין לו שייכנס. אז אני אגיד רק בגדול. באמת, בחודשים האחרונים קודם כל לקחנו - - - יפתח, דרך אגב, הוא אחראי על דתות,

על ביטוח לאומי. סד לביטוח לאומי הביע נכונות לקחת את הנושא הזה מאוד ברצינות ולנסות להוביל אותו ולהביא לכך שהמשפחות לא תישאנה בעלות התשלום. אז קיימנו, כפי שהתבקשתי, מספר רב של ישיבות לאחרונה. יש לנו את פורום חברות קדישא, דיברנו עם נציגי החברות, דיברנו עם המשרד לשירותי דת, דיברנו עם משרד האוצר והבאנו הצעה למנהלה כאשר בחנו את כל החלופות האפשריות, ואני אציג את החלופות כי מאוד חשוב שתבינו שנעשתה פה עבודה מאוד מאוד יסודית. החשיבה להקל על המשפחות ולשאת בעלויות של התשלום, ותכף נציג האוצר גם יגיד את דעתו, הייתה באמת מתוך חשיבה שהחלופות האחרות הן בעייתיות וכל חלופה שאנחנו נציג, או שתיצור עומס על המשפחה, או שתיצור עומס על המוקד הטלפוני, או שתיצור עומס על המשרד לשירותי דת והחלופות שבדקנו אותן הן כאלה: חלופה ראשונה היא חברה קוברת: חברה שהיא זו שתעשה את פינוי הנפטרים אל מחוץ לתחום השיפוט. החברה הקוברת היא חברה שמופיעה היום בתקנות ויש לי גם תקנה שאפילו מפנה תכף נדבר גם מבחינה משפטית איך אנחנו עושים את זה אבל התבססנו על איזושהי תקנה קיימת שיש היתר לגביית תשלום נוסף בשל הוצאות החברה. היישום הזה הוא קל יחסית לביצוע כי כבר יש לי הסכמים עם 540 חברות.

אם אני אעשה את זה, אז אני אוכל לעשות את זה באמצעות מספח נוסף להסכם. היישום הוא קל יחסית גם מבחינה מערכתית אם אני מכמתת את כל העבודה הכוללת אז אני יכולה לתחום אותה לשלושה עד ארבעה חודשי עבודה. זה עדיין קל יחסית לעומת כל פתרון אחר. כל חברה מודעת היום לתחום הטיפול. היא יודעת בדיוק מה הכתובת של המבוטח, היא מכירה את תחומי הטיפול כך שהיא מודעת לזכאות או לאי-זכאות. לכל החברות יש כבר היום בפועל חברות מהן הן רוכשות את שירותי הפינויים, כך שגם זה קל באופן יחסי. והמשפחה היום, כבר היא פונה לחברה קדישא.

כשמישהו נפטר, באופן אוטומטי המשפחה מרימה טלפון לחברה הקוברת. החסרונות של זה, עשויה להיות הכבדה נוספת על חברות הקבורה, אבל זה עדיין זניח לעומת היתרונות. בעיה קיימת, בעדות הלא יהודיות שאין לי לכולם, לכל העדות הלא יהודיות אין לי הסכמים עם החברה קדישא. מדובר בכמות יחסית קטנה של נפטרים, אנחנו נמצא לזה פתרון. אז זו חלופה אחת. החלופה השנייה היא שנפנה לנתב.

שהוא מפנה היום חברות, יש מוקד מרכזי אחד שפועל היום לפינוי נפטרים לקירור לאחר שעות העבודה. האחריות לפינויים לטלפון מוטלת על המוקד שמפנה באופן רנדומלי את החברה ולא אל חברות הקבורה, ויש לי נתב היום שפונה למוקדים של אחת מ-11 החברות. אנחנו קיימנו ישיבה, ביקשנו מכל 11 החברות לבוא אלינו לישיבה. חלק מהחברות רק הגיעו. הן הביעו בעייתיות בכך שהנתב יפנה, קיימנו דין ושיח. החסרונות: בפועל חברות מסוימות עשויות לבחור שלא לבצע את הפינוי ויעבירו לחברה אחרת. אז אני יוצרת מן סוג של מונופול של חברות, מה שאני מאוד מתנגדת.

קיימות 2 חברות בלבד היום שעושות פינוי במקום 11 כי מרבית החברות מפנות לחברות האחרות ויש חוסר מידע ישיר ממרשם האוכלוסין על כתובת המבוטח, מה שמייצר בעיה. חלופה נוספת שבחנו היא משפחת הנפטר, שתקבל מימון מהביטוח הלאומי באופן ישיר. לא מצאנו לזה אפילו יתרון אחד. אנחנו מעמיסים פה על המשפחה, מעמיסים פה על הסניפים, על עומס תביעות של הסניפים, מטרטרת את המבוטחים להגיש תביעות אישיות מול הביטוח הלאומי וסרבול בעבודה מול המשפחות. חלופה נוספת שמצאנו היא לחתום הסכם עם 5 החברות הכי גדולות שיהיו אחראיות על הפינויים. זה יוצר לי ריכוז מול 5 חברות בלבד והמשפחה היא זו שתצטרך להחליט מי מהחברות. גם זה בעייתי מאוד, יצירת מונופול של חברות. החברות האלו, חמשת החברות, יצטרכו להקים מוקדים ייעודיים. עשוי ליצור לי אפליה לתביעה של חברות נבחרות לעומת חברות אחרות, צריכה להתאים את כל המערכות, זה פיתוח מאוד גדול בשבילנו, וחוסר מידע על מקום המגורים. לאחר שבחנו את כל חמשת החברות, הגענו למסקנה שהחלופה הכי טובה מבחינה חוקית, משפטית, יישומית, ביצועית היא החלופה של החברה הקוברת מכל אחת מהסיבות שאנחנו בחנו. הבאנו את זה למנהלת המוסד לביטוח לאומי, מנהלת המוסד לביטוח לאומי תמכה בכך שהמוסד לביטוח לאומי יבחן כמה שיותר שיפור למשפחות שקיימות. החברות נמצאה החלופה הכי טובה גם בשל היתרונות וגם בשל מיעוט החסרונות. וחשבנו לחשוב איך אנחנו מיישמים את זה בפועל. חשבנו בהתחלה שנוכל להסתפק בנספח להסכם, הכנו כבר טיוטה של נספח להסכם לחברות. הלשכה המשפטית בחנה את הנושא הזה מחדש, והלשכה המשפטית הגיעה למסקנה שאין מנוס מהתקנת תקנות ולא ניתן לעשות את זה רק בנספח להסכם, כי מבחינה

- - - גם הלשכה המשפטית וגם המנהלה, למעשה, קיבלו אישור עקרוני - - - בוא ננסה לקצר את זה, מי מעדכן היום את התקנות, בעצם, השר?

צריך את אישור משרד האוצר פה, את ההיוועצות של השר לשירותי הדת, ושוב ועדת העבודה והרווחה. שר העבודה אמור לעדכן את זה? שר העבודה, נכון. בהיוועצות עם שר הדתות? בהיוועצות עם השר לשירותי דת. ועם האוצר. באישור האוצר לגבי הנושא התקציבי וכמובן אישור ועדת העבודה. אני מנסה בסופו של דבר להבין. מהבדיקה שאתם עשיתם, זו הייתה השאלה הראשונה ששאלתי אז, לכם יש מסגרת תקציבית לכל נושא הקבורה,

המסגרת עומדת על סדרי גודל של 250 מיליון. היום זה עומד על 295 מיליון, מתוך זה משופה 25 מיליון ע"י האוצר. התקנות האחרונות משופות ע"י האוצר.

אתם מבקשים כסף נוסף מהאוצר על הדבר הזה או אתם אומרים, אנחנו במסגרת התקציבית שלנו יודעים איך להתמודד עם זה? אנחנו סברנו שהמוסד לביטוח לאומי, ייתכן שלא צריך סעיף תקציבי. האוצר הסביר לנו אתמול למה צריך סעיף תקציבי. לא שאלתי סעיף, לא את זה שאלתי. אני רוצה לחדד את השאלה. יש שני סוגי דברים יש שמגיעים לכאן לוועדה ולוועדות נוספות,

יש לכם רעיון מדהים, אין שום בעיה. אנא פנו לשר האוצר שיכתוב לנו צ'ק. זה מצב אחד.

שמשרד בא ואומר, אני יודע להתמודד עם זה במסגרות של זה. איך אני יודע להתמודד עם זה, אני מנהל מסגרת,

נכון, יש גם מצבים כאלה שהאוצר בא ואומר לא מתאים לי. סיבה כזו, סיבה אחרת.

אני שואל האם יש בקשה לתקצוב מהאוצר או בקשה לאישור משרד האוצר לתקנות? האוצר דורש שכל פעולה של ביטוח לאומי שבעצם מביאה לעלות בביטוח לאומי, כל פעולה שמבצע הביטוח הלאומי בהגדלת תקציבים דורשת, כך זה היה גם בתקנות הקודמות לדוגמא שהעברנו על קבורה, דורשת תקציב תוספתי מהאוצר. אבל אם הביטוח לאומי אומר, אני יודע להתמודד עם זה בתוך התקציב שלי? בסוף מכל הבליל, אם אני מנסה להבין את העמדה של היועץ המשפטי הבנתי.

שר העבודה צריך להתקין אותם בהיוועצות עם השר לענייני דתות ושר האוצר,

כן, ויידרש למצוא מקור תקציבי. כאילו, שר האוצר יידרש למצוא מקור תקציבי לפעולה הזאת. למי אתה מפנה אותי במשרד האוצר?

אני יודע שאני בוועדה בכנסת אבל למי אתה מפנה אותי? זה תהליך שעכשיו מתחיל.

בביטוח לאומי אצלנו - - - מדפיסים את הכסף?

הממשלה תידרש להצביע על מקור בנושא הזה. בין אם בהחלטת ממשלה או בין אם בהחלטת שר האוצר, תלוי במקור

מבחינת למצוא - - - בחינת הנהלים הבנתי למה צריך את משרד האוצר,

ששאלתי. מבחינת הנוהל הבנתי. כמו שהוא אומר,

צריך את שר העבודה שיחתום,

אתם באותה עמדה, חושבים שצריך לחדד את הסעיף הזה מ-295 ל-301?

למה לא נראה לי?

יש לך סוג תקציב כזה של קבורה ומדובר בפחות מ-3% לפי ההערכות, מדובר על 2%. להערכתי,

לוקח כשאתה בונה תקציב כמה מתים יהיו

אז קשה לי להאמין שצריך בשביל זה לעשות קיצוץ רוחבי

אנחנו עלינו פה על משהו שלדעתי, כמדינה, אנחנו עושים טעות טרגית בעניין

אדם יודע, יש פתרון, הוא לא צריך לעבור איזה הליך בירוקרטי. מישהו, דרך אגב, ראה באינטרנט אתמול על הדיון היום, שלח לי אתמול הצעה, אמר

עם האוצר אני אשתדל להיות בקשר. כן, המשרד לשירותי דת.

מנהל אגף בכיר במשרד לשירותי דת. קודם כל,

אנחנו, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, השקנו יחד עם ביטוח לאומי ופורום חברות קדישא מוקד שרץ מאוד טוב. אנחנו עשינו קמפיין,

קמפיין, אף אדם לא מביט בטלוויזיה כשהוא רואה לבן יפה,

איזו קולה קרה,

הוא מעדיף לא לחשוב על זה.

אנחנו הולכים יותר על נקודות קצה. זאת אומרת שאם במד"א היו - - - אחיות בבתי חולים,

לא אזכיר את שמו, בבית עלמין מסוים שמפנה,

כל המטופלים, לשעבר, להפנות אליו. אז אם משרד הבריאות לא משרד הדתות,

כי הרי האמבולנס הזה גם קיים כדי להוביל את החולה לבדיקות רפואיות, ואז יש לו קשר גם מסחרי לא רק על זה, גם על הנושאים האלו של פינוי נפטרים.

משרד הבריאות,

כבר דיברנו איתם, הם היו פה בישיבה הקודמת. גפשטיין דיבר על זה ואני מאמין שהוא נתקע כי הוא מקפיד מאוד לבוא

ברגע שמתקשרים אליי, סימן שלא מסרו את המספר הנכון. א', הפניות יורדות בהרבה; וב', *0120 עובד, עובד יפה, אין תלונות, לא חוזרים אלינו, כן ענו לא ענו. עולים שם ומביאים פיתרון. אני רוצה לברך על זה. אדוני היושב-ראש, אני גלעד סולומון, מנהל אגף מבצעים, איחוד הצלה. אתה מכיר את הפעילות שלנו טוב. אנחנו, ככלל, פונים אלינו הרבה להעברות נפטרים. אנחנו לא עושים את זה מכל הסיבות שעלו פה,

אנחנו לא רוצים גם לגבות כסף ולא מתעסקים בזה.

אני חושב שיש מקום לעשות הסדרה בצורה מסודרת. הרי, יש לנו אמבולנסים בכל הארץ. יכולים להעביר מתל אביב לקריית שמונה בצורה פשוטה. שהמדינה תתקצב את זה בצורה שהיא בריאה ובצורה שהיא שוויונית, אני לא חושב שאמורה להיות בעיה. התהליך הולך לעבוד כמו שהציגה נציגת הביטוח הלאומי. זה יהיה באחריות חברות הקבורה.

אם חברת קבורה יש לה רק רכב אחד, יש לה חצי רכב, והיא מתקשרת עם חברת אמבולנסים פרטית לצורך העניין, האזרח, אין לו עסק לא עם אנשים ולא עם גופים ולא עם זה. יש שירות ממשלתי שהוא מקבל, יש לממשלה חוזים מסודרים מול 243 חברות קדישא. זו לא פריסה - - - לא, כמה חברות קדישא יש? 540. ריבונו של עולם, למה האזרח צריך בכלל להיכנס לדבר הזה? אבל אתה מדבר על העתיד, על מה יהיה עוד, כשהתקנות האלו יאושרו. אבל היום בערב מישהו ייפטר, מתקשר למד"א, מד"א נותן לו את זה בתשלום. אני רוצה להבהיר כל החלופות שבחנו, בחנו אותן מכוח הוראות חוק הביטוח הלאומי הקיים. הביטוח הלאומי מחייב אותנו להתקשר עם חברה שיש לה רישיון לעסוק בקבורה. לא, אבל זה הכי נכון. גם אם זה לא היה ככה, זה היה יותר נכון. אני אומר, גם אם זה לא היה נכון, גם אם זה לא היה מבחינת הנהלים, זה נכון מבחינת השירות. יש מישהו שהוא אחראי על הקבורה, זה המקצוע שלו, הוא לוקח את הבן אדם, אם הוא רוצה להשתמש בקבלנים פרטיים ועובדים שעתיים, הוא יודע איך לנהל את זה. הוא מנהל את זה. האזרח, הוא לא אמור להתעסק עם הדבר הזה. הוא לא אמור יום אחד לפנות לזה, יום אחד לזה. אבל יש מישהו שעוסק בזה, יודע מה הא עושה, עושה מההתחלה ועד הסוף. שלא נדע, אתה עומד בחוסר אונים וזה הדבר הכי נורא שיש. ואתה, מה צריך עכשיו להתחיל משא ומתן? תמחור בין חברות? זה לא נשמע לי הגיוני. זה לא נכון, זה לא נשמע הגיוני ולכן זו הדרך הנכונה. נכון, לכן אמרתי שזו הדרך הכי נכונה. טוב, אז אני חוזר שוב. את הפניה, אתי, אנחנו נצטרך לעשות למשרד הבריאות. הוא נמצא פה קבוע, גפשטיין לדבר איתו. גם על הנושא של חידוד מול בתי החולים, בתי האבות כמו שדיברנו בפעם הקודמת. גם נושא חידוד הנהלים מולם, גם לבדוק באיזו דרך הם רואים הכי טובה להביא את הטפסים אם זה דרך הטופס של מד"א, דרך טופס הפטירה או איזושהי דרך. להביא לאנשים, זו זכות שמדינת ישראל נותנת להם את זה. כבוד שמדינת ישראל נותנת להם את זה וצריך לעשות את זה בצורה הכי טובה ונוחה ובריאה. ואני מבקש, כן פגרה לא פגרה תעדכנו אותנו. אם יש איזשהו מעצור, איזושהי בעיה, אני לא רואה שיהיה בעיה לא אצל שר העבודה, במשרד הדתות, אני גם לא חושב שתהיה בעיה במשרד האוצר, גם לשיחתי וגם למה שהבנתי פה. בסופו של דבר, יימצא פתרון אבל צריך לסגור את זה ולדעת להגיד לאזרחי ישראל חבר'ה, יש שירות אחד לכולם, מסודר. אני אומר, הביטוח הלאומי מבחינתו, יעשה את המיטב להביא את הדברים כמה שיותר מהר,

אבל אני מבקש,

אני לא רוצה למצוא את עצמי בנובמבר שעדיין היה איזושהי בעיה בלי שאני יודע. תנו לי, תעדכנו אותי. אני גם אעלה מול מנכ"לית הביטוח הלאומי אם יש צורך, אני אעלה מול שר העבודה אם יש צורך.

כרגע אין, אני מסכים, לכן אמרתי 'אם יש צורך'. ואם שר הדתות יפנה בחופשה אז אני אפנה

זה בסדר גמור, בשביל זה אנחנו פה. כבוד יושב הראש, כפי שציינו, ראית שלקחנו את זה,

אני חייב לציין את העבודה,

מסביב לשולחן הזה, כולם ובפרט הביטוח הלאומי וכולם, לקחו את העבודה הזו בשיא הרצינות.

אנחנו לא נמצאים איפה שהיינו לפני חצי שנה, אבל אני לא רוצה להיות פה עוד חצי שנה שוב בדיון הזה. אני רוצה להיות בעוד את אמרת שלושה חודשים אני מקווה חודשיים עד שלושה אנחנו נהיה אחרי האירוע הזה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:40.